אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת היום, יום שני, כ"ד בתשרי התשפ"א, 12 באוקטובר 2020. על סדר-היום קביעת מסגרת דיון להודעת ראש הממשלה בפתיחת המושב השני של הכנסת ה-23, שמשולבת עם הצעות אי-אמון. הבנתי שבכל מושב יש קביעת מסגרת דיון כזאת, גם הלכתי לפרוטוקולים קודמים ובאמת ראיתי שבכל מושב - - - התקנון קובע שכשיש הודעת ממשלה ואי-אמון יהיה דיון משולב, אבל את המסגרת של כמה דקות הוועדה המכובדת הזאת קובעת. אז ניתן למזכירת הכנסת להציג. בוקר טוב, חורף בריא, שתהיה שנה טובה עם בשורות טובות. היום אנחנו פותחים את המושב השני של הכנסת ה-23.

על פי התקנון, רשאי לבוא, והוא אכן מכבד אותנו הוא יבוא ויישא דברים בפני הכנסת, ותהיה הודעה של ראש הממשלה, שגם זה בהתאם לתקנון. התקנון קובע שאם בפתיחת המושב, אחרי הודעת ראש הממשלה, יש גם הצעות אי-אמון מה שאכן מתקיים היום יתקיים דיון משולב. על זה לא צריך להחליט, זה כבר קבוע בתקנון. הוועדה המכובדת צריכה להחליט על מסגרת הדיון, קרי כמה דקות, מה היקף הדיון. זה דיון אישי של כל חברי הכנסת. לא, זה דיון סיעתי. זה יכול להיות במסגרת הודעות סיעות, של נציג אחד לסיעה שלוש דקות. אתם מחליטים. אבל מי שמציג את האי-אמון - - - היום הישיבה תיפתח. יושב-ראש הכנסת יפתח, אחריו ידבר הנשיא, אחר כך ידברו ראש הממשלה וראש האופוזיציה. לאחר מכן, יש ארבע הצעות אי-אמון וכל אחד מנציגי הסיעות ינמק עשר דקות, ולאחר מכן דיון משולב בהודעה ובהצעות האי-אמון. בדרך כלל זה דיון סיעתי של שלוש דקות לכל חבר כנסת. אתם יכולים לקבוע גם את זה. בדקתי מה היה בכנסות קודמות וגם בכל מושב. יש כמעט מסורת, ואני לא מבין למה זה לא קבוע בתקנון, אבל זה מה שהחליטו בוועדת הכנסת מקדמן דנא לאורך שנים, בכל המושבים. המסגרת הייתה עשר דקות לנציג מציע האי-אמון וארבע דקות בדיון המשולב. זה מה שהיה בכל השנים. הייתי מציע לדבוק במה שהיה מקובל. זה על האי-אמון? כמה זמן יש ליו"ר האופוזיציה? לא היית פה. התקנון קובע שכשיש פתיחת מושב והודעת ראש הממשלה, והוגשה הצעת אי-אמון, התקנון קובע שיש דיון משולב. אנחנו צריכים לקבוע את מסגרת הזמנים של הדיון המשולב. אמרתי לחבר הכנסת עמאר שבכל המושבים הקודמים זה היה עשר דקות למציע הצעת האי-אמון וארבע דקות - - - בדרך כלל זה עשר דקות ושלוש דקות? עשר ושלוש, עכשיו אנחנו רוצים לעשות עשר וארבע. פה זה דיון משולב, אז זה היה עשר דקות וארבע דקות,

ביקשתי להביא את התקדימים כדי שנדבק בזה ונקרא את זה. ב-2009 נקבע כי נציגי הסיעות שהגישו את הצעת האי-אמון ינמקו את ההצעה במסגרת זמן של עשר דקות לכל מציע, ולאחר מכן יתקיים דיון סיעתי משולב במסגרת זמן של שלוש דקות לכל סיעה. ב-2010 נקבע שיהיו ארבע דקות לכל סיעה, וכך גם היה בכנסת ה-20. בואו נעשה חמש דקות. אני לא צוחק, אני מדבר באמת. זה דיון סיעתי, לא דיון אישי, ואם נוסיף עוד דקה זה לא יזיק, כי זה לא מחייב. אולי אנחנו גם רוצים לחלק את בין יותר מאחד. זה דיון סיעתי, אם נחלק ליותר מאחד נצטרך ללכת על שש דקות ולא על חמש דקות. אף אחד לא ידבר שתי דקות וחצי. אז שמונה. לא לא, חברים. כבוד המזכירה, למה אני אומר? היום ממילא אין לנו סדר-יום עמוס, אין חקיקה לפי מה שאני יודע. דיון פתיחה, לא יקרה כלום אם עשר דקות ושש דקות, ונחלק את זה בין שניים מאותה סיעה. גם בכנסת ה-20, בדיון הסיעתי המשולב בהודעת ראש הממשלה, הגישו הצעות אי-אמון סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת,

ישראל ביתנו ומרצ, וגם שם נקבע כי נציגי הסיעות שהגישו את הצעות האי-אמון ינמקו את ההצעות במסגרת זמן של עשר דקות לכל מציע, ולאחר מכן דיון סיעתי משולב במסגרת זמן של ארבע דקות לכל סיעה. זו הייתה החלטת הוועדה. אני חושב שצריך לדבוק בכך, לא נראה שצריך עכשיו לגזור את זה כי אין סדר-יום. אגב, גם אז לא היה סדר-יום. בארבעת הדוברים הראשונים יש מסגרת זמן לדיבור יו"ר, נשיא, ראש הממשלה ויו"ר האופוזיציה?

ואז יש ארבע הצעות אי-אמון, דיון משולב ואז הצבעות?

נשיא המדינה, אחרי שמסיים לדבר ראש האופוזיציה, הוא עוזב. בדרך כלל אנחנו תוחמים את זה, פחות או יותר, בשעה עד שעה ורבע. ואז הצעות האי-אמון, הדיון המשולב ורק בסוף ההצבעות. יש את הנואמים, אחר כך מנמקים את האי-אמון ואז מתחיל הדיון המשולב ואחר כך הצבעות על הודעת ראש הממשלה ועל הצעות האי-אמון. יהיו חמש הצבעות. אנחנו מתווכחים כאן על הוספת דקה, הורדת דקה, אבל כשנציגי הקואליציה מסכמים את הדיון, מושכים את הזמן כדי לגייס את הקואליציה ואין את המשמעת ואין את הרצינות של חברי הכנסת. אנחנו תמיד מסתכלים על אותם חברי הכנסת מהאופוזיציה שרוצים לדבר עוד דקה, אבל שוכחים שהשר שמסכם לפעמים מושך חצי שעה ושעה עד שהוא מגייס את כולם, ואין הגבלה בזמן. אני מאמין שאין צורך להגביל את חברי הכנסת ולהגיד להם: ארבע דקות, שלוש דקות, מה שהיה בכנסת ה-20, מה שהיה בכנסת העשירית. זה לא מעניין אותי, מעניין אותי מה קורה אחרי שחברי הכנסת מהאופוזיציה או הנציגים מדברים במליאה, שכל אחד עומד בזמן של שלוש דקות, ואז עולה השר ומתחיל לדבר על דברים שלא קשורים בכלל להצעות האי-אמון. מדבר כל מיני שטויות שם, אבל מושך זמן של 20 30 40 דקות, ולפעמים יותר. לכן אני חושב שצריך לתת חמש דקות לכל סיעה, לא שלוש דקות ולא ארבע דקות. חמש דקות, בנוסף לעשר הדקות של נימוק ההצעות. אני לא יודע מה חברי הכנסת שנמצאים כאן יגידו, אבל אני מאמין שצריך לתת גם לחברי הכנסת להתבטא ולדבר, ולדבר לעניין, לא כמו נציג הממשלה שעולה ומדבר על כל מיני דברים. גם אתה יודע, כוותיק סגני היושב-ראש המכהנים היום, שלא כל מי שעולה לדבר על דוכן הנואמים בנושא כלשהו שנמצא על סדר-היום בדיוק מדבר בנושא שעל סדר-היום. כל אחד מדבר לפי ראות עיניו. זה הפך להיות הרגל מגונה. אנחנו לא נגביל אנשים על מה ידברו, אבל יש הבדל בין לדבר על דברים שאתה מאמין בהם כשאתה עולה - - בסדר, כל אחד לפי דברו. לא אתה ולא אני צנזורה. - - לבין משיכת זמן. יש הבדל אדיר - - ראינו מה עשה כבר סגן יושב-ראש אחד שניסה לצנזר מישהו. - - בין משיכת זמן רק בשביל לגייס את הקואליציה. אני מסכים אתך. אולי זה יהיה דיון ראוי בתקנון מתישהו. להגביל את הזמן. כן, אבל אני לא חושב שצריך להגיש על זה - - - אבל ההערה של חברי חמד עמאר היא במקומה, כי אנחנו באמת רואים בהרבה מקרים שסתם מושכים זמן. אם לא בתקנון, לפחות צריך שהקואליציה עצמה תתארגן ולא סתם להשחית זמן, כשאנחנו עומדים על קוצו יו"ד ומדקדקים אתנו על חצי דקה או על דקה. אבל אם יש תקדימים של ארבע דקות, אז עוד דקה לא תזיק, לא תועיל. חברים, בואו נצביע. מי בעד סדרי הדיון כפי שהצעתי עשר דקות וארבע דקות? הצבעה בעד, פה אחד ההצעה אושרה.

אני מודה לכולכם. אני מודיע לכם שמכיוון שביום חמישי אנחנו הולכים לקיים דיון מיוחד על הסכם אברהם, הסכם השלום עם איחוד האמירויות, נביא סדרי דיון מיוחדים לאותו יום. אנחנו חייבים לאשר את יום חמישי לדיון, נכון?

וגם את סדרי הדיון של יום חמישי. דיברתי על זה גם עם נציגים מהאופוזיציה, נרצה לאפשר לכל חבר כנסת לדבר, גם לשרים ולסגני השרים שהם לא חברי כנסת, כי זה יום היסטורי. אני כבר מתריע. אני מודה לכולם על הזמן ונועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה